בוקר טוב לכולם, תודה לכל מי שהצטרפו בשעה זאת בעצם לדיון, אני אומר ראשוני. הנושא הוא הצגת המסקנות של הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס, מאוד מאוד ממוקד, אנחנו רוצים בעצם ליישר קו, להבין את מסקנות הוועדה כולנו, לשמוע אותם. נמצאים איתנו נציגי משרדי הממשלה והגורמים השונים שהיו חלק מהצוות הבין משרדי כדי לשמוע, להשמיע את המסקנות בעצם לקראת תהליך מעמיק ויסודי, הוליסטי, שמבטיח את הסדרת הנושא באחריות רבה. אני אומר, זה דיון מקצועי הוא נועד להצגת המסקנות קודם כל, לכן בעצם כל המשתתפים שנמצאים איתנו, אני מתנצלת מראש אם לא נספיק שכולנו נדבר, הבוקר המטרה היא להציג את מסקנות הוועדה. אני אומר, הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול בראשותי, ואני חושבת באופן כללי יש לה אחריות גדולה מאוד לבחון את הנושאים שמובאים לפתחה. אני בחרתי להסתכל על כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם מאז שנכנסתי לתפקיד דרך הפריזמה של התמכרויות וכיו"ר הוועדה אני מחויבת להוביל,

ולפקח על יישום ההמלצות לרפורמה, כמובן יחד עם כלל המשרדים והגורמים כדי לעמוד בדרישות, ההערכות לפי ההמלצות ותזכיר חוק לכשיוצג ויעדי הזמן שיוצגו בתזכיר החוק. חשוב לי מאוד להודות לשר המשפטים, אבי ניסנקורן, על הקמת הצוות הבין משרדי, לחה"כ רם שפע וחה"כ שרן השכל וכמובן לצוות הבין משרדי, לכל מי שנמצאים פה שישבו בו ועמלו לילות כימים על מנת שנגיע להמלצות הללו, והכל ברשות עו"ד עמית מררי, באמת המחויבות,

הרצינות המסירות של תהליך ללא פשרות למרות קוצר הזמן שהיה לצוות. אני מזכירה גם בהקשר הזה, לכאורה לא קשור, אבל כן, משבר הקורונה הכלכלי, הבריאותי כמובן ובתוך הבריאותי אני כוללת גם את הבריאות הנפשית, מחדד ומעצים בפנינו אתגרים קיימים וגם במקביל טומן בחובו הזדמנות לטפל באופן נרחב והוליסטי באתגרים שבעצם שום דבר לא הומצא, הכול פשוט הוצף. אני מרגישה אחריות גדולה ואני חושבת שהאחריות שלנו המשותפת לזהות את הפערים שכבר קיימים בנושא הזה, גם של בריאות הנפש בכל מה שקשור להתמכרויות ולצד התהליך הזה להוביל באמת מנגנון הוליסטי,

רצוף, שיטפל באחריות רבה בכל הנושא הזה. אני אפנה את הדיון לעו"ד עמית מררי, להצגת מסקנות הוועדה בראשותה ואני מקווה שיישאר זמן, אני בזמן קצוב את תשע וחצי הבוקר, אני מקווה שיישאר זמן גם לשאלות גם לדיון של גורמי המקצוע גם של מי שישבו בצוות ואולי גם מי שנמצאים איתנו שלא בהכרח ישבו בצוות, למרות שאני חושבת שהרוב כן חברי צוות. אז חשוב לוועדה לשמוע מכם. בעצם הבוקר אני אדבר פחות ואשמע יותר. אז אני מעבירה בשמחה לעמית להצגת מסקנות הוועדה. הוועדה גם תדון בחקיקה שתהיה?

אין תזכיר חוק אנחנו היום במסקנות הוועדה הבין

אני מתנצלת שוב בפני כולם, יש פה איזה עניין טכני שמנסים לאתר אותו. בינתיים אני יכול לשאול אותך על שיטת המשטר בקנדה?

נשאל אותם, זאת אומרת זה חלק ממה שהם עשו. לא על זה, על שיטת המשטר באופן כללי. יש איזה יועץ שגדל בדטרויט, רציתי לדעת איך, זה משטר פרלמנטרי בעצם אבל - - - נכון?

זה חלוקה בין פדרלי ולפרובינציאלי. Provincial. יש הרבה מאוד

בעצם מטרת הדיון הזה הוא דיון ראשוני להצגת מסקנות הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות להפללה בצריכה של קנאביס. אני רציתי, והיות ולא שמעתם,

אפילו אני

לקשר שבין התמכרויות ולבין הבריאות הנפשית וההכרח להשלים את הרפורמה בבריאות הנפש בכל מה שנוגע להתמכרויות. היום אנחנו נתמקד לא בכל שאר הדברים אלא באמת בהצגת מסקנות

באמת מצוינת, גייסו בזמן הקצר הזה כדי כל אחד לתת את האינפוט מהתחום שלו וגם סייעו לנו,

ועשינו מאמץ להגיע לדעות משני הכיוונים וזה כמובן

סיבה גם היה לנו חשוב להפיץ פרסומי קול קורא ובאמת פרסמנו ארבעה כאלה,

אנחנו התייחסנו, לא השבנו כמובן לכל הפונים ולא שמענו את כל הפונים בגלל

שאלנו שאלות לגבי הצדקה לאיסור של צריכת קנאביס בהשוואה לחומרים אחרים ואנחנו שאלנו את עצמנו, ראשית כמובן, מה הם הנזקים של צריכת

מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום שגם הוא כמובן לא מוצלח היום,

ולכן השאלה הייתה מה הדרך הנכונה להביא למצב שבו תהיה צריכה נכונה ומבוקרת ולא תגדל, בטח לא תגדל בצורה בלתי אחראית

אנחנו במיוחד יצרנו קשר עם גורמים בקולורדו, מגוון גורמים בקולורדו ובקנדה. ביקשנו לשמוע הכול על עבודת המטה שלהם

ולכן באמת היה צריך להידרש בזהירות רבה לכל

והשפעה של כל אחד מהמודלים האפשריים על הנקודות האלה שהובעו חששות מהם ועל הנושאים שבחנו. המודלים הם כידוע, אני בטוחה שהדברים נדונו בוועדה הזו לא בפעם ראשונה, המודל של הפללה שקיים אצלנו.

כמו שאמרתי קודם. המסקנות שלנו היו,

כמו שאמרתי, דיונים מורכבים,

מאוד. מרבית חברי הצוות סברו

כל הדברים האלה,

כל הדברים האלה צריכים זמן, גם כדי לגבש את העזרים וגם כדי להספיק ליישם אותם לפני שיוצאים לדרך,

ונתחיל בהפללה כשכל הנושאים האלה לא מוסדרים אנחנו נגיע למצב שהנזקים יהיו רבים והתועלות יהיו

אנחנו התלבטנו לגבי הגיל המתאים, היו חילוקי דעות בצוות והיה דיון ער וכמובן יש שיקולים לכאן ולכאן. בסופו של דבר ולמען הזהירות, ובטח בתקופה

ולהידרש לנושא הזה תוך תקופה מסוימת אחרי שהדברים יתחילו, אני לא רוצה להגיד לרוץ כי אנחנו לא חושבים שצריכים לרוץ, אבל היישום יתחיל. לגבי שימוש, מקום שימוש, מפאת

כדי להבטיח את כל מה שנדרש כשבעצם מבטלים את האיסור. מעבר לזה יהיו הוראות מעבר שיבטיחו שוב את תקופת המעבר ושאי הפללה תבוא יחד המענים האחרים כך שהתזכיר יתמקד כרגע בעניינים האלה ובד בבד תמשיך העבודה כדי

אבל גם לדיוני הוועדה יש תפקיד חשוב ומעקב גם אחרי התקדמות המענים וגם אחרי המסר שעובר לציבור בעניין הזה. אז זו הצגה, כמובן אם יש שאלות אליי, אולי גם לחברי הצוות שעד עכשיו לא דיברו,

חשוב אולי לשמוע את הכיוונים השונים שחברי הצוות באים מהם ולא רק את הכיוון הכללי של כל

אני גם ראיתי, אני אתן דוגמא לרצינות, לאו דווקא מחמירה, אלא הגיונית, אנחנו שמענו כאן את ה-DA של קולורדו שמסביר עד כמה הגידול בבית הוא

הרבה אנשים דיברו על הנושא הזה,

זה לא יהיה בשלב ראשון אבל בשלב שני - - - יפעת, אנחנו בעד לא אמרתי את זה כביקורת, אמרתי את זה ההיפך. היא לא

יידרש לקבוע מי הוא הגורם הזה שכמובן יוכל לקחת על

כל יהיה לקבוע מי הוא הגורם המתכלל הזה מבין משרדי הממשלה. אנחנו נביא הצעה לממשלה,

שתקבע את אבני הדרך ליישום כדי לוודא שהדברים לא בורחים, לא בורחים מבחינת

מסגרת הזמן לא שונה מתחומים אחרים שנעשתה בהם רגולציה לא פחות סבוכה,

שגם בהם ניתנו פרקי זמן של היערכות של מספר חודשים, בטח בנושא כזה שהוא נושא סבוך ולא פשוט בעל השלכות,

אני בטוחה שחברי הכנסת מכירים, וגם אחרים, על רפורמות בתחומים שונים ואחרים, אפילו רפורמה שנעשתה אצלי במחלקה בתחום של התיישנות ותחום של עבירות המת"ש שלא

המסמך המרכז? אנחנו שמענו מכורים, מכורים לשעבר, חלק מחברי הצוות ביקר בכפר איזון. היו גם פניות מרובות כולל כמובן פניות משמעותיות מאוד ממי שמתנגדים לרפורמה, הן מאנשי

או שצריך ואחרי זה חפשו לזה תקציבים ואחרי זה ימצאו לזה את המשרדים ויעשו מכרזים, וזה מה שיקרה אחרי שנגיע לשם? איפה זה נמצא הנושא

באמת חשבנו גם, הדברים האלה יצטרכו להתגבש בתהליך גיבוש ההסברה, אבל בהחלט יצאו מסרים מהוועדה של צורך במניעה של אריזות אטרקטיביות למשל, של צורך שמצד אחד הנגשה מספקת לציבור של מקומות מכירה, כדי שלא ירצו ללכת לשום שוק שחור,

מהניסיון שלי בעבר כמנכ"ל משרד השיכון,

ככל שבתוך מהלך החקיקה לא יהיה קשר אינהרנטי בין התקציבים

אין ספק שגם שידול צריך להיות אסור. באמת אנחנו מנסים ליצור מעטפת שתמנע הנגשה של קנאביס, נגישות של קנאביס לקטינים, לצעירים. אז כן אני הייתי רוצה להוסיף ואני גם רוצה לקשור את זה לשאלה קודם שהספקתי לענות חלקית, של חה"כ טופורובסקי בעניין של לוח

של מכירה לקטינים,

בדיוק מהדברים האלה אנחנו חששנו, בדיוק הדברים האלה עלולים לקרות ואם הדבר הזה ייכנס לתוקף לפני שמסדירים את כל

הוועדה עשתה עבודה, זאת אומרת את העבודה בשלושה ארבעה חודשים, למרות שבמדינות אחרות עשו את זה בתקופה ארוכה בהרבה יותר מתוך הבנת באמת האילוצים ומתוך הלו"ז שהתבקשנו, יחד עם זה חייבים לא לדלג על השלב של כל הרגולציה שמונעת את הגישה מקטינים, שמאפשרת טיפול, שמאפשרת את ה - - - זה כבר אחריות שלנו. - - - התמכרויות. אז זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה.

תודה, תודה רבה. חה"כ טייב.

קודם כל אני רוצה באמת לברך את הוועדה הבין משרדית שבאמת עשתה עבודה נהדרת. אתמול בלילה ככה עד שתיים בבוקר עברתי קצת על החומרים ובאמת אני חושב שבפרק זמן כל כך קצר 15.7 ועד היום היה אמור להיות שלושה חודשים, האריכו את זה לארבעה חודשים, אני חושב באמת שעשיתם עבודה נהדרת, מעל 21 פגישות, ביקורים, אגב זה גם מופיע בדוח. אני כן תוהה, ובשונה ממך, בועז, אני לא יודע אם אנחנו לא רצים מהר מדי, זאת אומרת אנחנו ראינו במדינות אחרות את הזמן שלקחו סביב הדבר הזה, והאם ארבעה חודשים מספיק לנו כדי להבין באמת מה קורה מאחורי הדבר הזה. יש פה היבטים כל כך רחבים, אם זה בחינוך ואם זה בבריאות ואם זה ברווחה ואם זה בהתמכרויות וקטינים, יש פה סוגיות כל כך מהותיות שאני באמת, אני קצת מפחד מהבהילות ואני, עוד פעם, גם אם אני חולק ואני זה, אני יכול להבין את הרצון לבוא ולקדם את זה בצורה המהירה ביותר, אבל יחד עם זאת אני חושב שאנחנו צריכים פה להיות עם שיקול אמיתי סביב ההשלכות שיכול להיות הדבר הזה. אני הראיתי כמה פעמים ליו"ר הוועדה, עשיתי ניסיון, רשמתי בטלגרם קנאביס, אני יכול לומר לכם שמאז שרשמתי,

עשרות אלפי הודעות שבאים ומנסים להציע לי לקנות קנאביס - - - הם כולם דאגו לך. הפוך, תראה איזה שירות, דאגו לך. כן, נכון, דאגו לי. הבעיה היא שאני מפחד שידאגו גם לילדים שלי ולילדים אחרים בחברה הישראלית. דווקא בגלל זה צריך להסדיר את זה מהר. אני לא נגד הסדרה כזאת או אחרת, אני אומר צריכים לעשות את זה בצורה שקולה.

את זה הולכים להסדיר ואת השימוש בטלפון מנסים למגר. אתה מבין כאילו, את זה לא הולכים להסדיר, לדבר בנייד בנהיגה לא מסדירים. את זה, זה ממגרים, אבל את הסמים הולכים להסדיר. עוד לא ראיתי נהיגה בשכרות שמסדירים וכל מיני עבירות כאלה,

עניין של תפיסת עולם.

תסביר לי למה את הדיבור בנהיגה בנייד לא מסדירים? אני רוצה לדבר, תפיסת עולם. כי אתה מסכן חיים של אחרים. אהה ובקנאביס לא? אם בן אדם רוצה לעשן בעצמו

ניתן לחה"כ טייב לסיים את דבריו. כן, אני רק רוצה להשלים. אני באמת לא רוצה להיכנס כרגע לתפיסת חיים כי זאת תפיסת חיים של אדם אחד או אחר ועל זה אנחנו יכולים לנהל שיח וויכוח, ולא מתוך התנצחות אלא מתוך באמת הבנה אמיתית מה טוב ומה לא טוב, אבל אני באמת הולך כרגע לכיוון אחר,

אז בואו נשים את זה בצד וזה יש לנו את הכוח בכנסת ובמליאה כל אחד יחליט האם הוא תומך בזה או לא תומך בזה וגם בוועדה אנחנו נביע את דעתנו האם אנחנו תומכים בזה או לא. אני כרגע מדבר על הוועדה הבין משרדית שעליה בעצם התכנסו, ואני באמת שואל,

אתם כוועדה חושבים ששלושה ארבעה חודשים זה מספיק?

אני ראיתי שנעשתה עבודה נהדרת, עברתי על חומרים, לא על כולם ואני עוד אשב על הכול, אבל אני באמת שואל אתכם, אתם כאנשי הצוות, האם אתם חושבים שהעבודה שנעשתה בפרק זמן שקיבלתם כדי לעשות את העבודה באמת משקף את כלל הפרמטרים ואת הבעיות שנמצאות סביב הנושא הזה? ואני חושב שזו הנקודה העיקרית בשבילנו כחברי כנסת בשביל להבין, וכחברי ועדה, לראות לקראת מה אנחנו הולכים, האם מה שאתם מציגים בפנינו, אתם אומרים לנו,

זה המקסימום שיכולנו לעשות בארבעה חודשים, וזה אין לי ספק, השאלה היא האם לא היה ראוי לתת עוד חצי שנה או שלושה חודשים, עוד חודשיים כדי שאנחנו נוכל לעשות עבודה יסודית יותר ולקבל נתונים מעמיקים סביב הדבר הזה. עמית, אני אשמח אם תוכלי לענות לחה"כ טייב. אין ספק שהזמן שניתן הוא זמן קצר ואנחנו ניסינו כמובן למקסם אותו ושמענו הרבה מאוד. היו מבין חברי הצוות, כמו ששיקפנו גם בדוח, שחשבו שהזמן הזה לא מספיק ולא ניתן להגיע למסקנות כלשהם, מרבית חברי הצוות חשבו שלמרות שהיה טוב אם היינו יכולים לשבת ולתת לדברים לשקוע יותר עדיין אפשר בהחלט, המידע שהובא לידנו הוא מספיק כדי להגיע להמלצות, ושוב ההמלצה היא לעשות את הדברים בזהירות הנדרשת כולל קביעת הסדרה מאוד מדויקת שהצוות לא נדרש אליה ולא יכול היה להידרש אליה בפרק הזמן שניתן וקביעת המענים הנדרשים בתחום בריאות הציבור שעל זה נשאלנו קודם לכן. מרביתנו חשבנו שאפשר להגיע למסקנות שהגענו אליהן בפרק הזמן של עבודה מאוד אינטנסיבית כמובן ועד איפה שהגענו. אנחנו לא חשבנו שאנחנו יכולים ללכת מעבר לכך ואין ספק שנדרשת עוד עבודה רבה כדי להסדיר,

את המענים בכיוונים השונים, בכיוון של בריאות ציבור בכיוון של ההסדרה. תודה רבה, עו"ד מררי. אם יש עוד שאלות אז נמשיך ואם לא, אז אני חושבת שנסכם באמת את הדיון הראשון, ואני רואה אותו כדיון ראשון, והמלצות הוועדה כמובן לכשיוגש תזכיר החוק נמשיך את הדיון הזה. אני חושבת שהרבה מאוד מהשאלות שעלו פה מחזירות את האחריות אלינו, אני אומרת את זה לחבריי אני מסתכלת עלינו, על כל מה שאנחנו יודעים וגם על הפערים שאנחנו כבר מודעים לקיומם שחייבים, ללא ספק, להיות חלק מהתהליך המתכלל הזה. נאמרו כמה דברים לגבי החשיבות

גורם ממשלתי מתכלל ו-ב', שיתוף פעולה בין משרדי בנושא הזה, אנחנו רואים את זה שוב ושוב, עד כמה חשוב הנושא הזה ובאמת מתן מענה מבעוד מועד לכל הנושאים וההמלצות של הוועדה הבין משרדית מתייחסת אליהם, זה מגיע לפתחנו בעצם גם בחקיקה, אבל גם מעבר לכך, ואני מסכימה מאוד עם חברי, חה"כ אליהו ברוכי, בסוף התעדוף של הנושא הזה חייב לבוא לידי ביטוי בתקציבים ראויים, לכל מנעד ההסדרים שיצטרכו, מחינוך ועד הנגשת מידע ועד הסברה ועד כמובן מניעה וטיפול בהתמכרויות ורצף טיפולי שאנחנו, הוועדה הזאת, היות שהיא התמקדה בהתמכרויות בכל התהליך שהיא הסתכלה דרך הפריזמה, עוד לפני תהליך הזה שאנחנו דנים בו היום, אנחנו מודעים לפערים הקיימים ויש לזה השלכות רוחב נוספות. אגב גם בנושא חומרים ממכרים אחרים, בנושא ניקוטין, בנושאים של טיפול בדברים שאנחנו יודעים שהם לא פחות מסוכנים מבחינת שימוש של בני ובנות נוער, גם על כך דיברנו, וגם כמובן תאונות דרכים וכל מה שיוצא בזה. אני חושבת שאנחנו קודם כל מכירים ומוקירים בעבודה המאומצת שנעשתה ובהמלצות כבעצם צעד ראשון, אבל צעד ראשון שאין בלתו. התזכיר שיבוא הוא תזכיר, ואני חייבת לומר את זה, הוא רק מסגרת, אנחנו חייבים להבין את זה,

פה הכנסת תידרש לעבודה מאומצת. האחריות עוברת לידינו ולידי הממשלה כמובן וגם אחריות הפיקוח שלנו בהמשך, אחריות הוועדה הספציפית הזאת, לא משנה מי יעמוד בראשה, כהמשך פיקוח גם על יישום וביצוע גם לכשתהיה חקיקה, גם לכשתעבור החקיקה הזאת, הוועדה הזאת חייבת להיות הגורם שממשיך לפקח על כלל הביצוע. וגם אני אומר, נאמרו פה דברים מאוד חשובים על המחקר המלווה, המחקר המלווה שאין בלתו ושאנחנו יודעים עד כמה נתונים חסרים היום בכל מה שקשור לתחומים הללו, סמכות הוועדה הזאת ואחריות הוועדה הזאת, לא משנה מי יהיו חבריה ומי יעמוד בראשה, חייבת לבוא לידי ביטוי גם בהמשך הדרך, גם אחרי שיעבור תהליך החקיקה, לכשיעבור, ובעצם אנחנו, ואני שומעת מהמלצות וקוראת מהמלצות של הצוות הבין משרדי, שבמידה מסוימת מסתכלים למציאות בעיניים ובוחרים להתמודד איתה ולא להתכחש לה. ההמלצות של הצוות הבין משרדי מנגישות לנו את המהלך ההוליסטי, המתכלל, הנדרש גם שני הח"תים, החינוך והחוק, שהאחריות היא של יושבי בית זה והם חייבים לקחת על עצמם, גם סמכות הפיקוח וגם סמכות החקיקה לאורך הדרך גם לאחר ההסדר. אני חושבת שפה אני באמת לוקחת בחזרה את האחריות, והרבה מהסיורים שאנחנו עושים ביחד ואני זוכה לליווי של חברי כנסת, ואנחנו יודעים שזה מתעלה מעל לפוליטיקה וזה נושא על מגזרי, זה נוגע לכולנו, לערבים וליהודים ולחרדים ולאלה שאינם דתיים ולצעירים ולמבוגרים ולנשים ולגברים, הנושא הזה הוא אחד מהנושאים החשובים ביותר שהכנסת יכולה בהם וצריכה בהם לשתף פעולה. בסופו של דבר כשאנחנו עוסקים בסיורים הללו אנחנו מסתכלים על האנשים והנשים שנמצאים באמת כבר בקהילות הטיפוליות שאנחנו רואים אותם ואנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים, אתם לקחתם אחריות אישית, אתם ההשראה שלנו, גם לאחריות האישית גם לאחריות הקולקטיבית וגם לאומץ שדרוש לעשות תהליכים מהסוג הזה. אז פה אני מסתכלת עלינו ומפנה את המראה אל עצמנו, פה האחריות שלנו,

הקולקטיבית, כחברי כנסת, כחברות כנסת, כחברי הוועדה הזאת ובאופן כללי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל, לקחת את המלצות הוועדה הזאת ובצורה הרצינית ביותר גם לעמוד ביעדים מבחינת זמנים,

ולא לוותר, לעמוד ביעדים מבחינת העומק והמהות של ההמלצות הללו. אנחנו נסכם את הדיון בכך, אנחנו נמשיך אותו, כמובן יחד עם הצוות הבין משרדי, אני חושבת שהעבודה המשותפת של הוועדה הזאת והצוות הבין משרדי לכשהדברים ימשיכו, כמובן תזכיר החוק וכל החקיקה הנלווית שתבוא בהמשך, מאוד חשוב לנו שיתוף הפעולה הזה, תודה לכל מי שהגיע ואנחנו בהחלט נמשיך את השיח. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:42.